אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, אנחנו ממשיכים בהקראת החוק,

הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שאה)